שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים ביישום החלטת הממשלה לעניין מתן העדפה במכרזי רכש ממשלתי לטובין שיוצרו במפעלים הממוקמים ביישובי עוטף עזה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים וגם הייתה החלטת ממשלה בעניין של מתן העדפה לתוצרת שיוצרה במפעלים הממוקמים ביישובי עוטף עזה. הייתה החלטה בשדרות, החלטת ממשלה שהתקבלה ביישוב שם. ואני כשבחנתי את העניין, אני הרבה שנים עוסק בעניין הזה, גם בחקיקה הראשית שמדברת על זה וגם בהחלטת שהתקבלו. נמצא פה מישהו מסינרג’י?

אז תכף אני אתן לך. אני עקבתי אחרי הדבר הזה ואני התפלאתי מאוד שלא יישמו את ההחלטה, החלטת הממשלה, שיוצרת בעיה לכמה מפעלים. בין היתר לסינרג’י, שאנחנו מטפלים במפעל הזה כבר הרבה זמן. ובינתיים מתברר לי כמה דברים עד שהגענו לכאן. אני שמתי את זה בסדר היום. אמרתי שצריך לקיים פה את הדיון הזה ולהביא את מי שצריך להביא בנושא הזה. בינתיים מתברר, זה כנראה לא בגלל ששמנו את זה בסדר היום, כנראה זה נעשה מאליו. הוציאו תקנות על הנושא הזה של העדפת תוצרת הארץ. יצאו תקנות שעד ה-15.7.2023, נכון? צריך לקבל את עמדת הציבור בעניין. ובעצם מיולי 2020 אין העדפה מתקנת שיוצרת בעיה. ותכף נשמע אותה. ובינתיים מתברר גם שאת ההחלטה הזאת של התקנות אמרו שיעבירו לוועדת החוקה, כיוון שוועדת החוקה היא הוועדה שאמורה לעסוק בעניין הזה. יכול להיות שהם לא רצו שזה יהיה אצלי, כיוון שאני יותר מידי בוחש בעניין. וזה נכון, אני לא מפסיק ולא מרפה מהעניין. זה לא הדבר היחיד שאני עוסק בו, בנושא של מפעלים, בוודאי במפעלים שנמצאים בעוטף עזה. מפעל סינרג’י, אני אתן לך קודם לדבר בעניין. אם אפשר, לא באריכות. בבקשה. בוקר טוב, רונן יחזקאל, מנכ"ל סינרג'י בשדרות. אז קודם כל, תודה כבוד יושב הראש, על הזימון הזה. וכמו שאתה תמיד עושה, אתה מזמן. אני מדבר בשם המפעלים כולם, לא רק בשם המפעל של סינרג'י. ואכן, כמו שאמרת, אנחנו מיולי 2020, ללא לאות מנסים לקדם את הארכת הוראת השעה. עד 2020 הייתה העדפה של תוצרת הארץ.

חמש שנים מאז מבצע "צוק איתן". עכשיו, מיולי 2020, אתה יודע, כל פעם היה משהו אחר. ממשלה כזו, ממשלה אחרת, ואנחנו מסבב לסבב ממשיכים בשלנו. ובינתיים מפסידים לא מעט עסקאות בגלל הנושא הזה של העדפת תוצרת הארץ. בזכות הרבה הרבה מאמצים והרבה הרבה דיונים, באמת התקבלה החלטת ממשלה באפריל השנה. אבל כמו אז, גם היום, אנחנו כל הזמן מסתכלים קדימה בציפייה שזה יקרה.

היום אנחנו רואים שזה עד ה-15 ביולי הציבור אמור להגיש את ההערות שלו. אחר כך, ככל הנראה, יהיה דיון בהערות שמוגשות. אחר כך זה יעבור לוועדת חוקה, שבימים אלו אנחנו רואים כמה היא עסוקה. ועדת חוקה, בניגוד לוועדת הכספים, פחות מכירה את הנושא הזה, אז אני מניח שגם שם יצטרכו לדון בנושא. נגיע לפגרה ולאט לאט הזמן מתמשך. אנחנו כל הזמן בציפייה ואנחנו רואים את הזמן מתמשך. בו בזמן שלנו לא מחכים, המכרזים יוצאים, העבודה מבוצעת על ידי גורמים אחרים. ולנו נורא חשוב. אנחנו מבינים את התהליכים, אנחנו מבינים את הפרוצדורות. חשוב לנו שיהיה איזה שהוא דד-ליין שבא ואומר בסדר, ברגע שיאשרו את ההחלטות האלה, להחיל את זה אפילו רטרואקטיבית להחלטת הממשלה. זאת אומרת שהזמן יעצור וכן נוכל להשתמש במה שנתנו לנו.

נתנו לנו משהו שאנחנו לא יכולים לעשות בו באמת שימוש. אז זו הבקשה שלנו. ביקשתם בהערות הציבור, מישהו דיבר על הרטרואקטיביות? אנחנו מתכוונים להגיש להערות הציבור את הבקשה לרטרואקטיביות. רגע, בעבר איך זה התנהל? היה רטרואקטיבי בעבר?

תוך כמה זמן זה עבר מאז הערות הציבור עד שבסופו של דבר זה יושם? עד שהייתה החלטה סופית? זה היה בדיוק אותו דבר. זו הייתה פעם אחת ויחידה וככה זה יושם. כן, אני שואל כמה זמן זה לקח? עוד פעם, 30 יום מההחלטה. היה את תזכיר החוק שפורסם 21 יום להערות הציבור. לאחר ה-21 יום זה חזר לדיון באוצר. מה-21 יום האלה כמה זמן עד שבסופו של דבר קיבלתם את האישור? אין לי תשובה טובה. אני לא ניהלתי את החברה באותה תקופה. אפשר לחזור עם תשובה מוסדרת.

אבל אפשר לבדוק את זה, הרב גפני, להמליץ על העניין של הרטרואקטיביות. זה לא משהו, כי זה כבר היה קיים, אנחנו לא באים לעשות פה משהו שהוא חדש.

רגע, כבר, כבר.

האוצר, אני רוצה לדעת. אלון קינסט, מנהל מחלקת מדיניות רכש ותשתיות בחשב הכללי. שלום.

כמו שכבודו סקר בפתיחה, פרסמנו את טיוטת התיקון להערות הציבור. המועד להגשת הערות הוא עד ה-15 לחודש. למה אתם החלטתם שזה עובר לוועדת החוקה?

כדי לסחוב עוד קצת זמן. צריך לסיים עם זה כבר. מה אתה אומר? לא, אבל זאת אומרת, זה בסדר מבחינתך הסקירה שלי? מה בינתיים היה? למה הכול נסחב? למה אני צריך ללכת ולבקש ולדבר עם מנכ"ל ראש הממשלה ולדבר עם שר האוצר? למה התהליך הזה? למה השתדלנות שלי?

בסוף יש מפעל בחוסר ודאות ועובדים בחוסר ודאות.

אתה יודע להסביר? אנחנו נקראנו והשתתפנו בכל הדיונים המקצועיים שנדרשנו לכך. נקראתם על ידי מי? גם בדיון שהיה פה.

וברגע שהתקבלה החלטה מקצועית אנחנו פעלנו כדי לקדם אותה. למה זה לקח זמן? אני יכול לחדד, הרב גפני?

אומר הרב גפני, מאז שהייתה החלטה, אנחנו יודעים שזה היה מונח, לא פורסם להערות הציבור. אני אוסיף מעצמי ואומר, אני יודע שהחשב הכללי התנגד לכך. זו שאלה ראשונה.

אם עכשיו הוא לא התנגד גם אחרי תסקיר חוק אנחנו יודעים זה ממשיך לרוץ.

תוך כמה זמן אתם תאשרו את ההחלטה ותעבירו אותה לוועדת החוקה. והדבר הנוסף הוא מה ששאל מסינרג’י, איך השם?

האם לפי דעתכם רטרואקטיביות זה דבר שהוא בסדר? כלומר, אני יודע שזה בסדר, רק תאשרו את זה. אז אני אתייחס לכל החלקים של השאלה. נכון, כמו שאמרת, וכמו שגם הצגתי פה בדיון הקודם, אנחנו התנגדנו להחלטה. ברגע שלא התקבלה עמדתנו, מרגע שלא התקבלה עמדתנו המקצועית אנחנו פועלים כנדרש כדי לקדם את התיקון במהירות האפשרית.

העמדה שלכם הייתה מלכתחילה ככה או שרק אחרי החלטה הבעתם את הדעה שלכם? מלכתחילה. אני עושה הבחנה בין להביע את עמדתנו המקצועית לבין לקדם החלטות שמתקבלות. ברגע שהתקבלה החלטה, מרגע זה אנחנו מקדמים אותה במהירות האפשרית. הכנו את התסקיר, עברנו את כל הפרוצדורה הנדרשת, פרסמנו להערות הציבור. ומבחינתנו, ככל שלא יתקבלו הערות, אנחנו באותו יום או באותו שבוע אנחנו נעביר את זה הלאה להמשך תהליך חקיקה בוועדת חוקה. אני רק אגיד שאחד, לו"ז ועדת חוקה הוא לא, מן הסתם לא בידיים שלנו.

זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבחין בין מקרה שבו אנחנו ממשיכים לקדם, כמו שהוא,

או שיש דיונים על הנוסח עם בקשות לתיקונים כאלה ואחרים, שזו פרוצדורה שנייה.

בקשה של משרד הביטחון לתיקון שבעינינו הוא תיקון

אנחנו מחכים לשמוע את עמדת משרד הכלכלה בנושא.

אני מפריד בין שני ערוצים: אחד שאנחנו מתקדמים עם הנוסח as is ואז אני חושב שהתהליך יהיה מהיר. ב-15.7.2023 לא תהיינה הערות או לא תהיינה הערות דרמטיות. אז אנחנו מעבירים לוועדת חוקה ומבקשים להתחיל לקדם. באותו יום או באותו שבוע אתם מעבירים לוועדת החוקה?

אני מבקש רק שנעקוב אחרי זה כאן. לפני שנצא לפגרה אדוני, שהדברים יתקדמו.

אני מבקש להיות בדיון בוועדת החוקה. אני אמרתי את זה בוועדת החוקה, אני מתכוון לבוא לשם. אדוני יודע מה קורה בוועדת החוקה בימים האלה. לא חשוב, אבל אני מסתכל על זה. שיימצא לנו את החלון המתאים. כן, על זה אני מסתכל. בסדר, נראה מה שאנחנו עושים. עוד שתי הערות ברשותך. אז רגע, אני אתן לה, בגלל שהיא צריכה לצאת. אז אחרי זה אתה תמשיך. כבוד יושב הראש, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכבוד יושב הראש,

שאני לא חברה בוועדת כספים. אבל באמת שדרות, המפעל, מאוד מאוד קרוב לליבי. אנחנו יודעים שמדובר בעובדים שם, במפעל שבאמת מעסיק ומפרנס. וקצת חורה לי באמת הסחבת הבירוקרטית הזאת, שזה די, כאילו די, צריך תשובות. כי זה נראה שעוד ישיבה ועוד ישיבה וכן חוקה,

אני סומכת על כבוד יושב הראש. אני יודעת כמה הוא נלחם. וברור לי שוועדת החוקה תהיה לא פשוטה. אנחנו יודעים באיזה תקופה אנחנו נמצאים. והלוואי וישימו דברים, שיקולים אחרים, ויתנו את הדעת על הנושא של המפעל. ובנושא הזה, אני מקווה אדוני, שב-15 כשזה יעבור לוועדת חוקה, אז שבאמת יאושר עוד לפני הפגרה, כי אחרת אנחנו מגיעים עוד פעם למשב החורף וצריך לסיים עם זה אדוני. זה באמת, אנשים גם באים מהמפעל, עוזבים, זה ימי עבודה. ושלא נדבר על החרדה של העובדים שלא יודעים מה מצבם שם.

רגע, אני תכף אתן לך. אני רק רוצה שתמשיך.

המחויבות שלנו לקידום התהליך במהירות האפשרית באה לידי ביטוי גם בכך שאנחנו לא יוזמים שינויים לנוסח. בידיעה שכל יוזמה שלנו לשינוי תגרור אחריה גם דיונים ומחלוקות ותוביל להתמשכות התהליך. אז מבחינתנו אנחנו מתקדמים עם הנוסח כמו שהוא.

יש את הבקשה של משרד הביטחון. אז צריך למצות איתה את הדיון ולהחליט לגבי זה. ושתיים, יש את מה שעלה בדיון. אמרת זו בקשה טכנית. כן, שבעינינו היא בקשה טכנית. ושתיים, הנושא של הרטרואקטיבי שכמובן נצטרך להעביר אותו לבחינה משפטית. למיטב ידיעתי זה בלתי אפשרי. אני לא יועץ משפטי, אז אני נזהר. למה זה בלתי אפשרי? בהטבה זה לא בלתי אפשרי. זה הטבה, למה זה לא הטבה? אפשר להעיר על זה אדוני? אז אני אגיד שוב, אני לא יועץ משפטי. - - - לקבוע שכל מכרז שלא הוגשו בו הצעות עדיין זה יחול עליו. ואז אין לך בעיה משפטית רטרואקטיבית.

מבחינה משפטית אין עם זה בעיה אמיתית. רגע, אבל שנייה. בסדר, עם כל הכבוד.

אני רק אגיד שכל בקשה שתגיע במסגרת הערות הציבור אנחנו נעביר אותה לבחינה של הלשכה המשפטית ונתקדם משם. אני לא יודע להתחייב כרגע. אתה אומר המכשול היחידי מבחינתכם, ממה שאתה מבין, זה משפטי.

זה נושא שיידון לגופו של עניין בוועדת חוקה. אפשר גם בלי לדון על זה. בוודאי. אני חלילה לא אומרת שלא, רק לעניין של רטרואקטיביות. היועצת המשפטית, אולי אנחנו נביא את זה לוועדת כספים?

החוק אומר, קובע ועדת חוקה. אבל הרב גפני מבקש. אני אגיד עוד מילה רק, אני אפתח צוהר לנושא של הרטרואקטיביות.

בהתייחסות לשאלתך על נושא הרטרואקטיביות. בעולם המכרזים אנחנו לא נוהגים ככלל לעשות שינויים שהם רטרואקטיביים. כי הכללים צריכים להיות ברורים לפני למתחרים.

אם ספקים התמודדו, הגישו הצעה, התבססו על סט כללים מסוים ואנחנו משנים את סט הכללים בדיעבד. אז יש פה פגיעה באמון. בעולם מתוקן הם לא היו צריכים לחכות שיהיה להם רטרו. אחד, זה נכון. שתיים, כל עוד לא הוגשה הצעה זה גם בסדר. אתה מבין את הבעיה? וגם מביאים לך פתרון, זה לא יהיה רטרואקטיבי, אבל אתה יודע מה? תדונו על זה בזה,

אנחנו נצטרך לדון על זה פה בוועדת חוקה. כי בסופו של דבר איפה ייקבע, הנושא ייקבע פה בוועדת חוקה. כל שינוי יצביעו פה וייקבע. לא, אני לא צודק גברתי? אנחנו פתוחים לכל דיון.

אני יכול לבקש ממך בקשה? את רצית להגיד משהו? לא, אני לא חושבת שתהיה בעיה. אין בעיה, אבל אני אומר, בסופו של דבר. רגע, שם ותפקיד? גילה בן בסט ממשרד הביטחון.

לגבי הרטרואקטיביות מה? אני חושבת, שוב, שיש בעיה בשוויון. ברגע שאתה מבקש הצעות מחיר כל הכללים צריכים להיות ברורים לכולם.

אבל כל עוד לא הוגשה הצעת מחיר, זה עדיין ישים. אוקיי, סבבה. הבנתי, זה אני מסכים איתך. בסדר, תודה רבה. יש לי בקשה אליכם, לא שגרתית. כמו שאני מבקש מעצמי ללכת לוועדת חוקה, אפילו שאני ועדת כספים, בגלל שאני חושב שמדובר על עובדים, מדובר על הפרנסה שלהם. מדובר על עובדים בשדרות, בעוטף עזה, שאנחנו נראים כמו חכמי חלם. במקום כזה שהוא מתווך כל הזמן. ויש שם את המפעל הזה שנמצא בסכנת סגירה אם לא תהיה ההעדפה של תוצרת הארץ. והיה לי ויכוח על זה עם כמה שרים בממשלה. אני רוצה לבקש מכם, הדבר היחיד שיהיה בהערות הציבור זה יהיה הרטרואקטיביות. אני מבקש שתדונו על זה מוקדם, לא לדון על זה בסוף, זה הולך להיות. הבקשה לרטרואקטיביות הולכת להיות המפעל בשדרות יגיש את הבקשה הזאת. אם הוא לא יגיש, אנחנו נגיש. תגישו את זה גם באותה צורה שאמרתם.

לפני הגשת הצעת מחיר. בדיוק. אני מבקש גם ממך, משרד הביטחון, וגם ממך מהחשב הכללי, תדונו על זה קודם. יכול להיות שאתם תגידו שאי אפשר לעשות את זה ותעבירו את זה לוועדה. אנחנו נעלה את זה בוועדה. מקובל.

תודה רבה. אלכס מילר, איפה? רק מילה. אני חי במקום הזה. אגב, המפעל נמצא על גבול שדרות, בשותפות בין שדרות לבין שער הנגב. זה נמצא בשער הנגב ואני מאוד גאה על אזור התעשייה הזה. לא פשוט להיות שם. הוא בסכנת סגירה מצד אחד ובסכנת טיווח, נדמה לי ששלוש או ארבע פעמים התפוצצה רקטה על המפעל ובוודאי בסביבה. רק להבהיר כדי שיידעו בפרוטוקול על מי אתה מדבר: אתה מדבר על מפעל סינרג’י. לא אמרת, ראו על הפנים שלך שאתה מדבר על זה, אבל הפרוטוקול לא קורא את זה. ערוץ הכנסת כן מראה על המסך, רק הפרוטוקול לא כתב.

אני מלא הערכה על היכולת שאני חושב שהיא אותנטית, כך אני תופס אותה, בין חובתך, זכותך וחובתך, חובתכם, להיאבק על העמדה המקצועית.

היום כשאנחנו מדברים בין הפוליטיקה לאנשי המקצוע. להיאבק על העמדה המקצועית. אבל מרגע שמתקבלת עמדה, ליישם אותה. עמדה מתקבלת, ליישם אותה. ופה החשש הוא מגרירת רגליים. ויש לזה כמובן, יש יכולת רבה משמעותית. ואנחנו שוטחים את בקשתנו וציפייתנו להימנע מזה. ובכלל זה הרצון לעשות מעשה של הוגנות הייתי אומר,

הרטרואקטיביות פה במצב הזה, שלא יהיה מצב של הרצחת וגם ירשת. גם השתהינו וגם לא נותנים את הפיצוי או את ההוקרה המתאימה. תודה רבה. חבר הכנסת שוסטר, אני מעריך את הדברים שלך. אתה גם גר שם והכול. ואני מרשה לעצמי לחלוק עליך. אני חולק על האמירה הזאת שיש גורמים מקצועיים. עם כל הכבוד, אני נמצא פה 34 שנה. גם אתה מקצועי. לא, זה לא הנושא של מקצועי. אני רוצה שמישהו יסביר לי, כאשר אנחנו מדברים על חבל ארץ מטווח באופן קבוע על ידי המחבלים בעזה. אנשים סובלים שם. אלה שגרים בשדרות ועובדים במפעל הזה. אמרת נכון, המפעל קיבל כמה פעמים, קיבל טיווח כזה. עכשיו לבוא ולהגיד ככה: אנחנו לא מעדיפים את תוצרת הארץ.

בגלל שב-2020 לא טיפלו בעניין זה, לא חשוב הסיבות. נכונות, לא נכונות, עצלנות, חריצות לא חשוב מה. המפעל בסכנת סגירה. תפקידה של מדינה, מקצועי, תפקידה של מדינה זה לסייע למפעל לעמוד על רגליו. חד משמעית. הוא לא ביקש משהו אחר. אנחנו קיימנו פה דיון עם חברת החשמל ואמרנו לחברת החשמל תזמינו מחברת סינרג’י, זה היה כבר לפני כמה שנים. עכשיו, מה זה מקצועי? מה פירוש המילה מקצועי? אנחנו עוסקים במדינה או עוסקים באיזה משהו - - - לא, הכוונה היא לא נבחרי ציבור. בסדר, נבחרי ציבור זה גם לא מילה גסה. מה, יש לי איזה אינטרס? אנשים מצביעים עבורי שם? הם מצביעים עבורך. אתה לא עושה רק מספיק. כיוון שהיית בממשלה ולא קידמת את העדפת תוצרת הארץ. אין לי טענות, אני יודע איך הממשלה עובדת. אני רואה גם עכשיו. זה לא איזה ממשלה כזו או ממשלה אחרת. אבל לבוא ולהגיד מקצועי.

מי שלא עוזר לסינרג’י, הוא לא מקצועי, נקודה.

תודה אדוני. אם אפשר, רק מקצועי. אם אפשר רק לפני זה לשלוח תנחומים לממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, רועי יעקב, שיושב שבעה על אביו. רועי יעקב, אנחנו נשלח לו תנחומים. אני גם ניחמתי אותו.

היום אני אצלו. תודה רבה. תמסור לו בשם הוועדה תנחומים על אביו, מה שאמר ינון זה בשם הוועדה כולה. גם הנבחרים, וגם אנשי המקצוע. כן, בבקשה. תודה אדוני יושב הראש. רק לחזק את דבריך, הסוגייה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד חשובה וכמובן שמהירות ההחלטה היא בסופו של דבר לא רק בעניין של המפעל עצמו ותמ"א חוזית ומפעלים אחרים, אלא גם כמובן על העובדים. גם אנחנו, אתה יודע, הייתי בטוח שהסוגייה הזאת צריכה לדון כאן. אני מכיר את המשכן הזה כבר הרבה שנים. אני חושב, אם עד 15 צריך הערות הציבור, לדעתי אדוני יושב הראש, עד 15 אתה מעביר חוק ומשנה את ההחלטה. זה גם אפשרי. אז אני חושב שבסופו של דבר הוועדה זאת דנה לא פעם אחת על הסוגיות האלה. אני חושב שהמקצועיות גם של אנשי המקצוע וגם של הוועדה וגם כמובן של חברי הכנסת ששנים נמצאים כאן.

אתה אדוני יושב הראש, יכולים באמת להביא באמת לסוגייה הזאת במהרה. כמובן שזה נוגע לוועדה שאולי העולם שלה הוא קצת שונה מהעולם של ועדת הכספים, אז יכול להיות ששם הדברים יכולים להתעכב. אני מקווה שלא. ואני מקווה מאוד שהסוגייה הזאת תסתיים במהרה. אנחנו כמובן נעשה כל מה שקשור אלינו בשביל לקדם את הסוגייה הזאת. ושוב, תודה רבה לך. תודה רבה. יש עוד מישהו שביקש? כן, ברוך רופא חולים. תודה רבה. אני הייתי במפעל. אני רוצה לומר לכם, לנהל עסק במדינת ישראל זאת בעיה קשה, לא פשוטה. אבל לנהל עסק בעוטף עזה זה כמעט משימה בלתי אפשרית. ולכן, אני חושב שאנחנו בוועדה, ואתה כיו"ר הוועדה, נתנו פה באמת גיבוי למפעל ועשינו כל מה שניתן. והקושי הקטן הזה של לוח הזמנים וההתאמה, זה באמת דבר שניתן לפתור אותו ולסיים איתו, כדי באמת לתת למפעל לעמוד על הרגליים. כשמסתכלים על המפעל הזה ורואים בעצם את כל אמצעי הייצור ורואים את העובדים, קרוב לאיזה 200 עובדים. עכשיו, זה לא רק עובדים של המפעל. המפעל הזה גם מספק שירותים מסביב. אם זה שירותי ניקיון והסעדה. כל על עובד שם יש לפחות עוד עובד אחד עקיף שהוא נמצא בעוטף עזה. לכן חובתנו זה לעזור למפעל הזה ככל שניתן. תודה רבה. משרד ראש הממשלה? דרך אגב, ראש הממשלה היה בסיור שם. הייתה החלטת ממשלה שם. הייתה החלטת ממשלה, נכון.

בבקשה, מר גלבוע זינגר. אתה מנהל צוות תכנון ופיתוח מרחבי, כן? אמת. מה אתה יכול לעזור לנו בעניין הזה? אתה מבין שאנחנו עוסקים בנושא הרבה זמן. גם הממשלה הקודמת לא קידמה את העניין הזה. הייתה אפשרות לעשות את זה, בגלל שהסתיים הנושא של העדפת תוצרת הארץ הסתיים כבר ביולי 2020. המציאות היא שזה עלול לגרום לכך שהמפעל ייסגר. כיוון שאם לא יחילו את זה רטרואקטיבית ואם יתנו העדפה לכל מיני מפעלים אחרים, המפעל לא יוכל להחזיק מעמד. זה אני חושב התפקיד שלך, במשרד ראש הממשלה. אתה מנהל צוות תכנון ופיתוח. אז מה יש לך לומר על העניין הזה? זה מה שאומרים הועילו חכמים בתקנתם.

הנה, נאמר. אתה יכול לדייק יותר בשאלה? אתה שואל איך אני יכול לעזור?

אז בעצם ראינו, משרד האוצר הציג תשובה שהיא לא רעה. עד ה-15 ביולי בעצם, עוד פחות משבועיים, הערת ציבור. ולאחר מכן צריך לקבוע דיון בוועדת חוקה. לא, השאלה המרכזית, אני אמקד אותך. רק אם זה מאושר בוועדת חוקה? לא, לא, נמקד.

מיקוד, אני אתן לך מיקוד. המיקוד זה רטרואקטיבי, אבל זה לא המונח הנכון להגיד רטרואקטיבי. המונח הנכון להגיד אלה שעדיין לא הציעו את ההצעות במכרז. זה המונח האמיתי.

אם אתה רוצה לעזור, ונראה לי שיש לך רצון מאוד לעזור תנו את כל הכוח שם והכול מסתדר. אנחנו נמשיך פה בוועדה, נעשה מה שצריך בוועדת החוקה. גם את ה-30 יום, חגי אדרי, סמנכ"ל התאחדות התעשיינים. אז רגע, אני תכף אתן לך.

לא נרשמת בכלל. בבקשה, תכף אני אתן לך. כן, מר זינגר? עניין הרטרואקטיבי לא רטרואקטיבי, פה כן, פה צריך אנשי המקצוע, שזאת המומחיות שלהם. יש אנשים שמתמחים.

למה שאלת מה אפשר לעזור? כאילו, שאלת זה העזרה היחידה. לא מעמיסים עליך, מילה. לא נעמיס עליך. תביא לנו את זה, עזוב, הכול בסדר. אנחנו נסתדר עם השאר. אתה רוצה שאני אחזור בי מהאמירה? לא, לא, אני אסביר לך מה שחבר הכנסת ינון אומר. אנחנו אנשי מקצוע אבל, זה התפקיד שלנו.

מקצועית תעזור, אתה יודע. אני מכיר את אנשי המקצוע שישבו בצד הזה של השולחן ודיברו בעד חוק מסוים. ואחרי כמה חודשים אני שומע אותם בצד השני שמדברים נגד. אנשי מקצוע כמובן. שם הם עברו לעבוד במקום במשרד ממשלתי, באיזה חברה פרטית ששילמה להם. מסרט כחול לסרט כתום. הכול בסדר. כבר אי אפשר לבלבל אותי עם אנשי מקצוע. אני רוצה להגיד לך את הבעיה. וזה, כל אחד יש לו את הקטע שהוא יכול להתמקד בו. זה מה שאמר לך ינון אזולאי. מה שקורה עכשיו זה שהעניין נסחב הרבה זמן ואני לא נכנס להיסטוריה למה זה קרה. אני יכול להאשים את משרד ראש הממשלה, אני יכול להאשים את משרד האוצר, את משרד הכלכלה. אני יכול, אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה את הפתרון. והפתרון הוא, אנחנו עומדים בפניו, ב-15.7.2023 תסתיימנה הערות הציבור. מה תהיה הבעיה? הבעיה תהיה שעדיין לא נכנסו למכרז. עדיין לא נכנסו לכל העניין הזה והרטרואקטיביות הוא קריטי. מכיוון שהמציאות הזאת, שיוכלו להשתתף במכרז, שסינרג'י תוכל להשתתף ואלה שנמצאים בעוטף עזה, יוכלו להשתתף במכרז. ראש הממשלה זה המשרד המתאים ביותר לטפל בעניין הזה, כיוון שבמשרד האוצר,

זה יהיה די שבלוני. יבואו ויגידו ככה הכללים קובעים ולכן לא יכול להיות רטרואקטיבי. הם גם רמזו על זה עכשיו בעניין הזה וגם משרד הביטחון. משרד ראש הממשלה הוא משרד על, הוא רואה ראייה כוללת יותר. ובראייה הכוללת יותר אתה, שמייצג את משרד ראש הממשלה, צריך להיכנס לעניין. ולדאוג לכך שכל עוד שהמכרז לא יצא אין את הבעיה של אי השוויון. שיוכלו לעשות את זה גם על מכרזים רטרואקטיביים. אחרת לא פתרנו את הבעיה.

אם הבנתי נכון בין השורות ממה שנציג משרד האוצר אמר, הם התנגדו לנושא שנקרא רטרואקטיבי.

עוד לא נכנס לכל הפרטים.

הוא אמר שהוא ייכנס, בגלל שעדיין לא יצא המכרז. יפה, אז זה לא מדובר על רטרואקטיבי. יצא המכרז, אך לא הוגשה הצעת מחיר. לא הוגשה הצעת מחיר, כן.

אם הבנתי נכון בין השורות, כי זה תחום ההתמחות שלי, מכרזים. כל עוד מכרז הוא עדיין לא יצא או לא נסגר, צריך לברר עם לשכה משפטית או מי שלא צריך לברר איתו - - - כן, אבל במקרים רגילים, אז היו אומרים בוא,

זה מכאן ואילך. במקרה הזה זה לא כך. במקרה הזה, הנושא המרכזי הוא הנושא הזה שעוטף עזה יקבל העדפה שלא הייתה עד שיצאו התקנות האלה. בגלל שהתקנות האלה כבר שלוש שנים שלא יצאו. זה עמד באוויר ככה. נכון חברים, זה מאוד פשוט. אם באפריל כשקיבלה הממשלה את ההחלטה שלה, הדברים האלה כבר היו נכנסים לתוקף לא היינו צריכים בכלל לדון בכל הסיפור הזה. אז חברים, רק אנחנו מבקשים ליישם את זה ולא למרוח את זה. רק לדייק את גלבוע. רק לדייק, נציג של החשב הכללי, נכון? אוצר, כן. לא, של החשב הכללי במשרד האוצר.

כי הוא אומר שהם התנגדו לזה מלכתחילה. רק אחר כך הם מיישמים את מה שההחלטה הייתה. עכשיו, אני גם אגיד, אחדד את זה יותר. אם היו מיישמים את ההחלטה שהייתה, לא היינו מגיעים לעכשיו, כי היו צריכים ליישם את זה לפני מספר חודשים. מכיוון שאז לא יישמו את ההחלטה שהייתה כי הם התנגדו מלכתחילה. עברה החלטת ממשלה למרות התנגדותם בדרג המקצועי, כמו שאתם אוהבים להגיד,

הם היו צריכים ליישם את ההחלטה. הם עדיין משכו את העניין הזה, כי ניסו עדיין לראות איך אפשר להוריד את זה. הלוואי וזה נכון מה שאתה אומר ינון. הלוואי וזה נכון שהם התנגדו. תשאיר אותי בתמימות שלי, תשאיר אותי בתמימות שלי, הרב גפני. לא, היום תמימות בכל הוועדות. כן, יום התמימות. אבל אם הם היו אז, אז הם היו מאשרים, כלומר מסכימים ומריצים את זה כמו שהיה צריך להריץ וכמו שעכשיו הם עושים לא היינו מבקשים בכלל את הרטרואקטיביות. מכיוון שהם אז דחו את זה ולא יישמו את ההחלטה במיידי, אנחנו בעצם אומרים תיישם את זה רטרואקטיביות.

וזה גם לא בדיוק רטרואקטיביות. מהיום שקבילתם החלטה. ופה העזרה שלך. שהממשלה קיבלה. שווה לשאול האם באמת הדברים השתהו. הוא אמר. אני שאלתי והוא אמר. רגע, שנייה ינון. רגע, יש לך ספק?

בוא נוציא תאריכים. חודשיים וחצי מהחלטת ממשלה לתסקיר זה לא משהו - - - רק שנייה. אני אתן לך תשובה, בגלל שאני הייתי בעניין. ואני הלכתי גם למשרד ראש הממשלה והלכתי גם למשרד האוצר ודיברתי עם כל הגורמים הבכירים. והייתה לי ביד בקשה מוועדת הכספים, ממשרד ראש הממשלה, לאשר את זה אז. העניין נסחב באופן כזה שאני לא רוצה לתת ציונים. אבל הייתה החלטת ממשלה, על זה אין ויכוח. היא לא יושמה בגלל שהיא לא יושמה. לא בגללנו. אני ביקשתי את זה. והיה לי ביד, הייתה לי בקשה מוועדת הכספים. והתברר שזה צריך ללכת לוועדת החוקה. זה היה דבר שהבקשה זה כמו שינון אומר, אנחנו מבקשים מאז החלטת הממשלה תיישמו את זה. לא צריכים העובדים בסינרג’י או במפעל אחר בשדרות או בכל מקום אחר בעוטף לסבול בגלל שלקח זמן כל העניין. עד שבעצם התברר לנו שזה ועדת חוקה. לכן העול שמוטל עכשיו לפתור את הבעיה הוא עליך. תהיה לו כתובת, נוכל להאשים מישהו. הוא שואל אם הוא יכול לקחת את זה שהוא אישר לך לבקש משהו שהוא יכול לעזור. הוא אומר תשאיר את זה ככה באוויר. הוא כרגע לא מעוניין, לא שהוא לא מעוניין, הוא מעדיף את העזרה - - - לא, הוא לוקח את זה. מר זינגר, אתה תיקח את העניין הזה בתיאום עם משרד הביטחון, בתיאום עם החשב הכללי. אני מבקש, לפי כל ההיגיון שעומד מאחורי העניין הזה, צריך מאז החלטת הממשלה ליישם את זה. קוראים לזה רטרואקטיבי. זה לא רטרואקטיבי בגלל שעדיין לא הוצעו הצעות.

אתה,

אם אני אוכל לא לקרוא לזה רטרואקטיבית, כי משפטית אני אומר לך שזה בלתי אפשרי. מאה אחוז. אין בעיה, אל תקרא לזה רטרואקטיבי. כי אחרת אתה כבר הופך את זה למשהו שהוא - - - מהשעה 11:53. אני מבקש לא להציג את זה בתור רטרואקטיביות גם בזה. לא נציג את זה בהצעות. מהשעה 11:53 לא קוראים לזה יותר רטרואקטיבי. אנחנו גם לא נשתמש בביטוי הזה כשאנחנו נגיש את ההערות שלנו. תודה רבה. תודה. בבקשה. זה מקצועית, לא משפטית.

אני רק רוצה, אם תוכל לעדכן אותנו כשתיתקל בקשיים,

כן, תעודד

בסדר. התאחדות התעשיינים, רצית להגיד משהו?

חגי אדרי. ראשית, תודה רבה לך כבוד היו"ר על הדיון הזה ובכלל על הליווי בשנים האחרונות של הנושא הזה. לא נשאר הרבה מה להוסיף, כי רוב הדברים נאמרו.

את כל הנושא של התאחדות התעשיינים אני מלווה.

זה גם נכון. אין הרבה מה להוסיף. אם אפשר להודות על זה בנפרד, גם על כל הליווי. אחד, אחד, כל חברי הוועדה וכל הליווי. לא, לא, רק לרב גפני, אנחנו רק נספחים.

סליחה, יש לנו זכויות גם. אה, לך יש פריימריז, לך אין בעיה. חברים, אני רק רוצה להבהיר. הכול כאן נאמר והכל נכון והכל חשוב. בסופו של דבר אנחנו מדברים על החלטה שהתקבלה לפני למעלה מחודשיים וחצי. אנחנו מורגלים בהחלטות ממשלה וביישום שלהן. במיוחד כשהן כאלה פשוטות, זה יכול לקרות הרבה יותר מהר. המשמעות שאם זה לא עובר במושב הזה, או כמו שדיברנו כאן עכשיו לגבי התחולה הלא רטרואקטיבית, אבל התחולה מיום קבלת ההחלטה, יכולה להיות משמעות הרסנית גם למפעל שדיברנו עליו וגם למפעלים אחרים שנמצאים באזור. לכן הבקשה שלנו היא לדאוג וללוות את זה כמה שיותר צמוד, כדי לוודא שזה עובר עוד במושב הזה. אני מכיר את המערכת. אני מסכים עם מה שאתה אומר. המערכת, פעמים רבות המערכת מקבלת החלטה. זה יכול להיות גם החלטת ממשלה וזה יכול להיות גם החלטות בדרג יותר נמוך. אם אתה לא עוקב אחרי זה ואתה לא הולך צעד אחרי צעד אחרי צעד, אתה יכול להתעורר כאן בעוד שנה שנתיים ולשאול רגע, למה החלטת הממשלה לא יושמה. אני לא מתכוון לעשות את זה. אני אמרתי, גם שזה לא יהיה, בסוף את הקרדיט יקטוף מישהו אחר, לא אני. אבל אני יודע שאם אני לא אלך אחרי זה צעד אחרי צעד זה לא יקרה. לכן אמרתי, אני אבוא לישיבה בוועדת החוקה, בעזרת השם. אני עוקב אחרי זה, ועכשיו יש לי כבר פרטנר, משרד ראש הממשלה. אני מבקש שזה יהיה מיד. שיקיימו את הדיון הזה בחשב הכללי, יחד עם משרד הביטחון, יחד איתך, לקיים את הדיון הזה לפני שמסתיים הערות הציבור. תהיה הערת ציבור לגבי העניין של החלטת הממשלה שהיא צריכה להיות מיושמת. אני מבקש על זה שתגידו לי איפה אנחנו עומדים, עוד לפני שמסתיימים הערות ציבור.

תדע לך שהרב גפני לא מוצא לו מהר פרטנרים. קח את זה לתשומת ליבך. ואם תצליח אתה תהיה פרטנר קבוע. אני לא יודע אם זה איום או - - - אני לא יודע, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. תודה רבה, אני מודה לכם רבותיי. תודה רבה. הפסקה ארבע דקות. בעוד ארבע דקות יהיה שר האוצר על הנושא של הבנקים והריבית.